בוקר טוב,

היום ה-4 ביולי 2022 למניינם, ה' בתמוז תשפ"ב, השעה 09:16. אנחנו מתחילים עם הנקודה שאנחנו רוצים לקבל עליה

יוסי, זה לא פתרון משותף של הנכים. הנכים צריכים תוצאה בשטח.

זה לטווח הארוך. דיברת על הטווח

אמרת שזה פחות מעניין אותך,

נציגים: לטווח

אני רוצה להגיד לכם משהו: יש פה איזה אי הבנה יסודית. את הנכים לא מעניין הליך התגמול של המדינה לפרוטזות. יש להם זכאות, ומתוקף הזכאות הכתובה בחוק, משקמה להם הזכאות, זכותם לקבל תותבות. לא יכול להיות ששנתיים אנשים מחכים ללכת עם פרוטזה, ובדיון הקודם היו פה כמה אנשים - - - הם בני ערובה להסכמים - - - זה לא מעניין אותם. אני רוצה לשמוע פתרון כזה: הנכים הולכים לבית המלאכה, מקבלים את הפרוטזה שלהם עם הברך הממוחשבת.

אנשים שציפו להגיע לישראל, לארץ הקודש. תבינו, אנשים צריכים להתנהל ביום-יום. הם צריכים לבוא, לקבל את הפרוטזה שלהם, ומבחינתם שקוף, כל מה שאתם הולכים להשיג, לדבר, להסכים עם המכונים. גברתי היושבת-ראש, אני מבקשת שזה יהיה ברור: הזכאות שלהם נובעת מתוקף הזכאות. תנו להם את הפרוטזות. אני מאוד הייתי שמחה אם רונן ליטבאק יוכל לדבר, מנכ"ל "הצעד הבא". בוא ניתן שנייה לרונן ליטבאק, הוא בזום.

קודם כול, גברתי היושבת-ראש, אני מתנצל שלא הגעתי, ביתי הבכורה חוגגת יום הולדת 17. מזל טוב.

מדהים שאנחנו שומעים שוב ושוב את אותו סיפור, מדהים שהיושבים שם ממשרד הבריאות, שכנראה נכות, חמלה כלפי נכים, חמלה כלפי אנשים, הורים לילדים, קטועים, לא מזיז להם. ואנחנו שומעים שוב ושוב את אותו סיפור מנובמבר שנה שעברה, ועדיין מדברים בדיונים ובמסמכים וצריך להתקדם. אני קצת מעודד מההבטחה פה על תוספת שקלית לאותם 15 קטועים, והייתי שמח אם אני אוכל להוציא את זה כבשורה לאותם קטועים עוד היום. זה כמובן תלוי בהסכמה של בתי המלאכה, שהם הצד השני לסכסוך הזה, שגם אליהם אני פונה בבמה הזאת, אני יודע שחלקם בזום, והנציגה שלהם חנה יושבת שם: הנושא מתקדם, שחררו לקטועים האלה את הברכיים. שחררו לקטועים את הברכיים, ותנו לאנשים האלה לחזור ללכת. מידת החמלה נדרשת פה מכל אחד ואחד, ובעיקר מפקידי משרד האוצר, שכנראה שכחו חמלה מהי.

תקשיב רגע, אני מבקשת מכם לקבל את כל השמות של כל אלה שצריכים להגיע ולגשת. משרד הבריאות, בצר לכם, אתם תיאלצו לעזור להם ולתת להם. חנה מבתי המלאכה, מעריכה אותך מאוד,

לא מולך פה בעניין, את לא צד לעניין, את צריכה לעמוד מולם. לא באתי לפתור פה לבתי המלאכה את הסיפור, ואני מאוד אוהבת אותך, אני בטוחה שאת עושה את העבודה שלך על הצד הטוב ביותר, ואתם מספקים את הפרוטזות הכי טובות לאנשים. העניין שלכם הוא פנימי כאן. היחידים שלא צריכים לסבול מזה זה קטועי הגפיים בישראל. קטועי הגפיים בישראל, אני מבקשת גם לאשר להם את פרוטזות הספורט, שאושרו בתוך הסל לשנת 2022. במידה ויש בעיה עם זה, אנחנו ניגש לבג"ץ על הדבר הזה. לא תהיה מציאות כזאת, שמשהו נכנס בסל והוא לא ניתן בסוף לאנשים. רונן ליטבאק, אתם הולכים, מאפשרים לאנשים שלכם את הפרוטזות, ואני רוצה לראות שמשרד הבריאות לא ישלם את הפער הזה,

סליחה, התחייבנו. אמר סגן החשב, יש סמכות - - - לא מדובר על פרוטזות ספורט.

לא הזמנתם היום לדיון את היחידה המקצועית, שזה ירון סחר. אני לא יכול לענות במקומו. הוא עובד על הנוהל, ולדעתי זה לקראת - - - יש לי שאלה: אז אם אתם לא מייצרים נהלים, למה אתם מוציאים את זה לתוך הסל? למה אתם מאשרים דברים בצורה לא מסודרת? אנחנו כבר נמצאים חצי שנה קדימה, אושר בתוך הסל פרוטזות ספורט. אתם צריכים שנייה להבין: ככל הנראה, מי שהולך באופן שוטף ורגיל, לא מעריך את היום-יום שלו, וצריך להעריך את זה, זה לא מובן מאליו. עד שלא קורה לנו משהו אנחנו לא מצליחים להבין את זה שאנחנו קמים בבוקר והכול, ברוך השם, טפו טפו טפו,

יש כאלה שזה לא היום-יום שלהם. שהבסיס אצלם, שזה נקרא ללכת, לעשות את הצעד הבא, זה קשה, זה לא ברור וזה לא מובן מאליו. אנחנו צריכים להיות שם בשבילם. הבסיס של המערכת הזו זה חמלה וחסד. אני מבקשת שתתייחסו לזה בהתאם. שנייה לצאת מהמספרים, מהדפים. אנחנו מודעים לכל הרגישות. זה ברור. בוודאי גם ראש אגף השיקום - - - אז קדימה. אז בבקשה. וזה מה שהוא עושה, אני אומרת לגבי הפרוטזות, בכלל. לגבי זה, אמרנו, הבעיה הזאת של ה-18 תיפתר. ולגבי כל הנושאים השיקומיים? כל ההחלטה שהייתה אמורה לעלות לממשלה, כל ההצעה הזאת של כל מכשירי השיקום, הצו, אנחנו נעמוד על זה שאין מציאות כזאת שזה עובר בממשלה בלי שזה עובר ועדה, בלי שזה עובר מליאה. אין כאן ברגע האחרון, אחרי פיזורה של הכנסת, כל מיני מחטפים כאלה ואחרים,

זה גם עוד משהו, ואנחנו מוציאים על זה כבר היום ליושב-ראש הכנסת. כן, חנה. אני מבקשת להעיר הערה או לשאול שאלה.

מתארת לעצמי שפתרנו את הבעיה לאותם 18 שמחכים לברך, אבל מחר יהיו עוד, ועדיין אין הסכמות לגבי המחיר. אתם תצטרכו להגיע להסכמות במחיר. כל עוד אין הסכמות על המחירון, שההסדר הזה יהיה קיים גם לגבי - - - תשמעי, חנה, לא הכול אני יכולה לעשות בשביל משרד הבריאות. קטונתי מכל החסדים. נכון, אבל אנחנו רוצים לשמוע את משרד הבריאות.

אם הם יתעסקו פחות באוכלוסיות מסוימות וטיפה בכולם, אז אולי יהיה להם זמן. אבל כנראה שיש דברים יותר פופוליסטיים. לא, סליחה, זה לא העניין.

אני לא מצליחה להבין, על דבר כזה, למה אנחנו חוזרים פעם אחר פעם אחר פעם בתוך הוועדה כאן. אז אני אענה לחנה.

אנחנו לא נוכל לקבל החלטות ולא נוכל לעשות מודל תמחור ללא שיתוף פעולה. השוק הזה הוא שוק מורכב. לכו תביאו מחו"ל פרוטזות.

הם אמרו שהם יביאו את הנתונים - - - הוא שוק מאוד מורכב, אי-אפשר לתמחר אותו בלי נתונים. סליחה, יוסי, למה אתם לא תביאו את הנתונים? למה אתם זורקים את זה לפתחם? אתם רואים שהם עקשנים, לא מביאים, למה אתם לא מטפלים בזה? אתה לא יכול להיות נגיש למחירון של אירופה וארצות הברית? מה הבעיה? היום אנחנו בעידן של שקיפות, תשיגו אתם את הנתונים. כשאנחנו בנושא של משפטים הולכים לראות מה הדין הזר, עושים חקירה מה הדין הזר. לכו תבררו מה המחירים בחו"ל. שנייה, אני מבקשת.

בואו נעשה אנחנו פגישה עם בתי המלאכה, עכשיו בפגרה שיצאנו אליה - - - אני רוצה רק לעדכן,

שהמנכ"ל כבר אמר אתמול עשינו על זה גם דיון,

אנחנו כל שבוע מתעסקים בנושא הזה המנכ"ל אמר שהוא ביקש לזמן אליו את כל בתי המלאכה לדיון אצלו. בסדר,

אני אעשה בשבילכם את העבודה גם בעניין הזה.

בסדר. לא, לדיון אצלו. הוא כבר אמר. כלומר, יש דיון גם אצלו. אנחנו נגיע

תאמיני לי, חנה וחבריה יהיו מרוצים. אין אצלנו מישהו שלא יוצא מרוצה בוועדה הזאת. בוא ננסה,